אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת אנחנו מתכנסים בשעת מליאה. על סדר-היום שני נושאים: שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת, ובקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה. נתחיל ראשית בשינויים בהרכב הסיעתי. לאור כמעט טעות אולי, או חוסר תשומת לב או איך שלא תקראו לזה, אנחנו מבקשים לעדכן או לערוך שינוי בהרכב הסיעתי בוועדה לענייני ביקורת המדינה. במקום חבר סיעת ימינה יינתן חבר נוסף לסיעת הרשימה המשותפת, כך שסך הכול לרשימה המשותפת יהיו שני נציגים, שאחת מהן היא חברת הכנסת קארין אלהרר שיושבת על מכסת הרשימה המשותפת. האם יש למישהו התייחסות לכך? לא, אז אנחנו נצביע. מי בעד השינוי, ירים את ידו.

הצבעה בעד, 5 נגד, אין נמנעים, אין הבקשה לשינוי בהרכב הסיעתי של

נעבור לבקשתו של יושב-ראש ועדת הכספים למתן פטור להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020), לפני קריאה שנייה ושלישית. אדוני יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת משה גפני,

יש לי נימוק מאוד רציני בעניין הזה, הנימוק הוא שמהבוקר אנחנו יושבים על החוק הזה. אמרו לנו שזה חוק שיעזור לאלה שצריכים לקבל עבודה, ושצריכים לעודד אותם. עבדנו כמעט עד המליאה, ויש לציין לשבחה של האופוזיציה שהיא גם שיתפה פעולה, העבירה פה ושם גם הסתייגויות אבל העברנו את זה, בסופו של דבר אפשר לומר הוועדה כולה. אני חושב שצריך לסיים את זה היום מכיוון שלפתחנו עומד עכשיו החוק הנוסף של עידוד התעסוקה, שאי אפשר להעביר אותו מבלי שהחוק הזה עובר משום שפה יש את המסגרת התקציבית. אני מבקש את אישור ועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה. חוק התעסוקה הוא חלק מהחוק הזה? החוק הזה, הוא יוצר את המסגרת, הוא 14 מיליארד שקלים. לאחר מכן אנחנו מתחילים לדון במה שיש במליאת הכנסת, החוק לעידוד התעסוקה. שזה 6 מיליארד? שזה בתוך ה-14? בתוך ה-14, אבל זאת החלוקה הפנימית כדי לעודד תעסוקה.

מישהו רוצה להתייחס?

אנשים ממתינים לזה. אני חושב שצריך לשבח את חברי ועדת הכספים, את היושב-ראש החדש-ישן שלה, על העבודה המאומצת ולכל הצוות שלך שאתך חלקו נמצא מאחוריך ומגבה אותך ברוח גבית, בדמות היועצת המשפטית.

חוק חשוב שראוי שיועבר ושנוכל לאפשר לאזרחי ישראל ליהנות ממנו. צריך 61 חברי כנסת. כן, ברוב של 61. מי בעד הקדמת הדיון, ירים את ידו. מי נגד?

6 נגד, אין נמנעים, אין בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון),

נתקבלה. פה אחד, מאשרים את הקדמת הדיון בהצעת החוק לפני קריאה שנייה ושלישית. אני מודה לכל החברים, מודה לצוות הוועדה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 20:45.